בוקר טוב לכולם, אני פותחת את ישיבת ועדת העבודה והרווחה.

באדר התשפ"ב, השעה 9:00 בבוקר. תודה רבה לכל המוזמנים שהגיעו לעסוק הבוקר לקראת הדיונים בתיקוני החקיקה של "עסקת החבילה" במשק: העלאת שכר המינימום, הוספת יום חופשה והסדר להשלמת שעות

רת לחקיקה סוציאלית והחזרת כבודם העצמי וגאוותם של רבבות אנשים עובדים בישראל. אחד מדגלי החוק היה המנגנון לעדכון שכר המינימום שקבע עדכון אוטומטי בשיעור של 45% מהשכר

הנושא השלישי הוא תיקון שעניינו מתן גמישות תעסוקתית

הגענו ליצירת מנגנון, ואני באמת מאחל לכולנו גם בנושאים אחרים, של עבודה

כל ההסכמים הקיבוציים קשורים במה שקורה במדרגה הנמוכה. ההצעה שהוצעה, ופה אתם צריכים לבוא לידי ביטוי, זה איך את השכבה למטה,

נצטרך יחד אתכם, אם יש לכם את הכלים, ואני מאמין שיש לכם,

מותר לו לבקש תמיד. גם במקרים שהוא יוצא קודם הוא מקבל את זה. אם היום העובד יוצא אחרי שש שעות מהעבודה ואני נותן לו להשלים את השעתיים למחרת, אני צריך לשלם לו שעות נוספות. מכיוון שכמעסיק זה לא משתלם לי, אני אומר לו לעבוד שעתיים פחות באותו חודש. במצב הנוכחי, והמעסיקים מאוד קשובים לעובדים שלהם,

כשנכנס קרא לנו לשולחן ביומו הראשון בתפקיד,

רוב הזמן הינו שני צדדים, כשרון תומר לקראת הסוף הגיע. היינו כל הדרך בתיאום עם

העובד המסכן שמקבל 5,000 שקל ושכר הדירה שלו הוא 80% מהשכר או 70% מהשכר

למה הוא צריך לספוג את זה?

אנחנו לא נביאים ואנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה, אבל אנחנו כן מכירים את הנתונים של הלמ"ס ואת הצריכה. אם הנתון של דצמבר האחרון שפרסם הלמ"ס

שכר המינימום צריך לעלות ל-5,700

אנחנו יודעים טוב מאוד ממדעי הכלכלה שככל שההכנסה שלך יותר נמוכה אתה מוציא יותר על תצרוכת מתוך תוספת. הוא יקנה יותר תוצרת תורכית - - אנחנו

היא

הוויכוח פה הוא על האם אנחנו רוצים יותר מידי או לא רוצים יותר מידי. כולם מסכימים ששכר המינימום צריך לעלות, וכולם מסכימים גם על שאר המנגנונים שיש בתוך

לא כולם. מיעוט שולי בכנסת. גם הנציגים של המעסיקים טוענים שצריכים להעלות את שכר המינימום,

אפשר בתוך עסקת החבילה להכניס הרבה מרכיבים שכרגע לא נמצאים

על ימים שהם יעבדו 10 או 11 שעות, כי יבקשו מהם לצאת קודם בימים אחרים. חברי הכנסת שיושבים כאן דנים כדי לוודא שהחלטות הממשלה מתבצעות, אנחנו הגוף שמאשר.

אני רוצה לדעת מהאוצר איך הגיעו ל-700, האם נבחנו חלופות. העלאה סך הכל מ-5,300.

שינה את התפיסה בין האופציות השונות שעלו. ברגע שאני לא מקבלת את המידע הזה חסר לי חומר שיכול לתת לי כח"כית לקבל החלטות. האם תוספת דיפרנציאלית לעבודות נבחנה? כשהגדרנו את העלאת גיל הפרישה לנשים, עשינו עבודה של חודשים על עבודות ברמות שונות. נירה, זה הסכמי שכר, זה לא קשור לשכר

מי שמתנגד עכשיו לגמישות בשעות לא היה פה בשנתיים האחרונות. שוק העבודה,

אנחנו מדברים המון על עבודה מהבית,

מכוח זה שהיתי מעסיק וחוותי את זה, אני יודע שהרבה מאוד עובדים ביקשו ממני את הגמישות הזאת. זה שהיית מעסיק טוב לא

אם מעסיק רוצה לקבוע דבר כזה, הוא ישלם יותר. ברגע שאנחנו מפחיתים את החסמים בפני המעסיקים לעשות

לא מאפשרים לו להסכים שזה יהיה ביוזמתו, אנחנו פוגעים

אבל דווקא בתקופה הזאת אסור לעשות את זה, זה יפגע בחלשים ביותר בחברה, באנשים שאתם רוצים לשמור עליהם. (הישיבה נפסקה בשעה 10:28 ונתחדשה בשעה 10:40.) אני דווקא רוצה לדבר על דברים שלא נאמרו

הייתי שמחה אם לא היינו צריכים שכר מינימום כמנגנון הגנה וש-80% מהעובדים היו מאוגדים במשק. הלוואי ונגיע ליום הזה, אמן. מי שאיגד את העובדים סביב השולחן - - ברגע שראו שהכנסת

את רוצה לקבוע מה מעסיק יוכל לעשות ומה הוא לא יוכל לעשות. מפריע לי שביחסי הכוחות בין מעביד לעובד אין סימטריה. נכון, אין סימטריה. הגעת פעם עם עובד לבית הדין לעבודה? מקום מאוגד יכול להיות מעולה למגזר הציבורי, מקום עם ועד

זאת ההזדמנות שלנו לעגן את זה בחוק שעות עבודה ומנוחה שכמו שאמרה חברתי נעמה זה אחד החוקים החשובים ביותר שהושג ביזע,

לגבי הנושא של השעון הגמיש,

אנחנו חיים בחברה אחרת שבה צורת העבודה השתנתה. ישבנו שעות על גבי שעות על כלכלת הפלטפורמות שנכנסה מאוד מאוד

בוא ניתן חינוך חינם,

בוא נוריד לך את המשכורת לשכר מינימום ואז נראה אותך מדבר.

נמצא את הדרכים לממן את הכל בצורה טובה.

בואו נזרוק סתם מספרים. כוח הקנייה של שכר המינימום בישראל, אם בודקים אותו בהשוואה בינלאומית למקובל במדינות ה-OECD,

אני מקווה שאתם קוראים את המפה ומבינים שלא רק לעסקת החבילה במתכונתה אין רוב בציבור, גם אין לה רוב בכנסת, ולכן היא צריכה להשתנות כדי שתהיה העלאה אמיתית ומורגשת. אני לא חושב שזה משקף את רוח הציבור הישראלי. אני חושב שאתם

5%. אם יש מכתב של המנכ"ל וסיכומים שינטרלו את העניין הזה, בשביל זה אנחנו כאן.

47.5% מהשכר הממוצע במשק.

ההסתדרות והאוצר תיכנסו לחדר, אבל פה זה החדר היותר חשוב מבחינת

מה שחל על אזרחי ישראל לא צריך לחול על עובד זר. חברת הכנסת גבי לסקי, בבקשה. עם הקמת מדינת ישראל נחקקו חוקי מגן

ברגע שאתם מחילים את שכר המינימום על העובדים הזרים, אוטומטית זה נופל על הנכים או על הקשישים שאין להם ממי לקבל את התוספת,

לנכים ולחוליה החלשה ביותר בחברה הישראלית לא מוכנים להצמיד את הגמלאות, וכאן מדברים על הרחבה ותוספת. כשאני

מהניסיון שלנו קשה מאוד במקומות לא מאורגנים לדבר על הסכמת עובד, אי אפשר כמעט להשיג את זה, לכן אם זה בכלל יעבור זה צריך להיות על רף שכר מאוד מאוד גבוה, לפחות כפול אחד וחצי מהשכר הממוצע במשק.

רואים בדיון פה כמה חשוב שתהיה עסקה מאוזנת,

ביצענו מהלך בשנה האחרונה של הצמדת קצבת הנכות לשכר הממוצע במשק.

צריכה להיות הצמדה לשכר הממוצע במשק ככה שלא תשחק את קצבת הנכות.

אני לא נגד עובדים זרים, אני רק רוצה לסדר את זה בצורה כזאת שגם אזרחי המדינה ותושביה יוכלו לחיות. אתה מעלה בעיה שצריך לתת עליה

אני לא דוגלת בללכת על הראש ולקבוע דברים שהם לא מסוכמים ולא עושים אותם בשיתוף הפעולה, אני חושבת שיש בכך נזק. לא שהמצב הזה לא אפשרי, אבל אני חושבת שקודם כל צריך למצות את כל הפגישות והשיחות בינינו שרק התחילו בחודש האחרון, כשאני בטוחה שאנחנו נמצא את הפתרון הנכון ביותר והראוי ביותר מבלי לפגוע במעסיקים ובעובדים. אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק בדיון.

ננעלה בשעה 11:45.